- - - ישיבות הוועדה להכנת חוק ההסדרים, למעשה הצבענו על כל החוקים ואישרנו אותם בוועדה, אפשרנו הסתייגות כללית, רוויזיה בכל החוקים, ונעשה את זה עכשיו באופן יעיל ואפקטיבי. איתי, תוביל אותנו בדבר הזה. כן. למעשה הוועדה, כפי שאמר היושב-ראש, השלימה את ההצבעות על כל הפרקים שהועברו לוועדת הכלכלה במסגרת חוק התוכנית הכלכלית, הצעת חוק התוכנית הכלכלית. הנושא שעכשיו עומד לדיון הוא פרק י' תחבורה. בקשה לדיון מחדש שהגיש יושב-ראש הוועדה. למעשה מבחינת הוראות התקנון, הוועדה יכולה להצביע, אמורה להצביע, על עצם הבקשה לפתוח מחדש. אם היא מצביעה בעד הבקשה, הנושא נפתח לדיון מחדש. אם היא מצביעה נגד, הנושא לא נפתח לדיון מחדש.

אז אנחנו צריכים להצביע נגד הרוויזיה כדי להתקדם. לימור, את איתי, כן?

אני גם רוצה להבין, אנחנו צריכים עכשיו להצביע נגד - - - נגד הרביזיה, כדי להמשיך להצבעה בזה,

קדימה. אז תגיד לנו על מה להצביע.

ההצבעה היא על עצם הבקשה לדיון מחדש בפרק י' תחבורה מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית. בעצם על כל הסעיפים שנכללים בפרק תחבורה.

מי נגד? מי בעד? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. הרוויזיה לא עברה. בוא נעבור לסעיף הבא. הישיבה ננעלה בשעה 10:37.